בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת עליה, קליטה ותפוצות, היום 7 ביוני י"ח בסיוון תשפ"ג, אנחנו בדיון מספר 11 על מצב אולפני העברית לעולים חדשים, הדיון התחיל בשנת 2022 אנחנו כבר עוד מעט בשנת 2024. מה חדש? שירה גרוס, רפרנטית חינוך אגף שכר, משרד האוצר. אנחנו בעיצומו של משא ומתן מאוד מתקדם, אנחנו מאוד קרובים לסכם את העקרונות של ההסכם, מיד לאחר מכן נעבור לשלב הכתיבה של ההסכם, כן מדובר בהסכם קצר ואני אופטימית שלא ייקח זמן רב אבל זה שלב שנצטרך לעבור אותו. מטיבו של משא ומתן אני לא יכולה לפרט את הפרטים, אבל באופן כללי מדובר על כניסה לתנאי אופק חדש והתאמות מסוימות שנדרשות לאולפנים החל מספטמבר הקרוב. אפשר להתחיל לכתוב את הדברים שכן הסכימו לעבוד עליהם? ולהשאיר את הרובריקות הריקות רק כדי למלא את מה שתריבו עליו? אני פשוט מנסה לזרז את העניינים, זה הכול. יש תהליך מסוים, וכשיש עדיין פערים כלכליים במשא ומתן אז לא נהוג להתחיל לכתוב, אבל אני מצפה שבימים הקרובים נוכל להגיע להסכמות ואז להתחיל את הכתיבה. הסתדרות המורים,

אני שמעתי את הדיווח של חברתי ואני אכן מאשר שמתנהל משא ומתן, את המשא ומתן הזה מנהלת מזכ"לית הסתדרות המורים בעצמה, היא לא שולחת את האנשים, היא הולכת בעצמה לאוצר ויושבת על כל הדברים וכל הסעיפים. אני חייב להגיד שלמרות שבדיון הקודם הייתי אופטימי, אני עדיין אופטימי וחושב שבמקרה הזה דווקא מבלי להיכנס לפרטים של המשא ומתן, הנושא של הפערים הם פתירים ומי שצריך לפתור את זה הוא משרד האוצר שצריך להתקרב לכיוון שלנו. הנקודה המרכזית בהסכם היא שאנחנו לא הסכמנו לתגמול שהציע משרד האוצר ושמענו כאן את ההצהרה של הכניסה לתנאים של אופק חדש, יחד עם זאת יש עדיין פערים והלחץ שיש בשטח הוא לא יגרום לנו לוותר על הדרישות המוצדקות שלנו כי אנחנו מחויבים למורים של האולפנים ללימודי העברית, יפה בן דוד מחויבת אליהם ולא פעם התחייבה שתשיג שיפור בתנאי העסקה שלהם, ואנחנו מצפים שמשרד האוצר יירתם ויפעיל - - - אתם יכולים לספר לנו מה הפערים? אנחנו לא נוהגים לפתוח משא ומתן - - - אני מוצא את עצמי בתור מתווך, אני בעניין הזה לדעתי יותר מהמשרדים הרלוונטיים. אבל לא מהצדדים למשא ומתן אדוני. אין לי ספק, אבל אני מוכן לנסות לתווך. בסך הכול יש מסגרת תקציבית מסוימת שהוקצתה לצורך ההסכם שהיא מסגרת יפה והיא תספיק, אבל אנחנו רצינו לראות שהדרישות מתכנסות לתוך המסגרת, ביקשנו לשבת עם הייעוץ הכלכלי של הסתדרות המורים באופן מאוד שקוף, להראות את התחשיבים, לא נענינו. למה לא? אדוני, כפי שציינתי מזכ"לית הסתדרות המורים תיארה בפניי את הפערים שיש, זה לא רק בדיקה כלכלית, אני מעדיף לא להיכנס לתוכן אבל אני כן חושב שאחד הדברים שצריך לעשות זה להתקרב לצד שלנו, גם עם המסגרת התקציבית שהוקצתה. אנחנו נתאים את עצמנו למסגרת התקציבית בגלל שלא יישארו מורים לשלם להם, אז במקום לעסוק בחשבונאות בסכומים קטנים כי את רוב הדברים כבר סיכמתם, הצהרת כאן שהם נכנסים לתנאים של אופק חדש, המשמעות היא שתשולם להם תוספת שכר. אני לא רוצה לפתוח כאן משא ומתן, עם כל הכבוד ברגע שמזכ"לית הסתדרות המורים לקחה את זה, היא היחידה שמוסמכת לעשות את הדבר הזה, והיא תקדם את זה כפי שהיא רואה לנכון והיא מוצלחת מאוד בנושא הזה אני יכול להעיר כמי שמשקיף על הנושא. אני יכול לציין שככל שמשרד האוצר היה רוצה לקדם את זה מהר יותר, אפשר היה לקדם את זה מהר יותר. חושבת אחרת? מישהו רוצה להתייחס מהנוכחים?

אני רק רוצה להוסיף שכפי שדרשנו לנהל משא ומתן, באותו תוקף אנחנו דורשים שתתקרבו לעמדה של הסתדרות המורים, אני גם אציין שאם לא תישאר ברירה והמחלוקות הכלכליות לא יצטמצמו בינינו, אני מאמין שמה שיקרה זה שנאלץ להפעיל צעדים ארגוניים. אני חושבת שאם הייתם פועלים איתנו בשקיפות ובשיתוף פעולה יותר מיטבי הייתם רואים איזו תוספת שכר משמעותית המורים צפויים לקבל. אנחנו, בתחשיבים שלנו שאנחנו מחויבים לעשות כי יש לנו התנהלות אחראית ביחס לקופת המדינה, בתחשיבים שלנו ראינו איזו תוספת שכר משמעותית תהיה בממוצע למורים, ולא הייתם מעוניינים לראות ולעבוד ביחד על התחשיב אז הפערים הם - - - זה לא נכון, מפאת חיסיון למצב מסוים שאת מודעת אליו, אני לא רוצה להתייחס לסוגיה הזו. אוקיי.

מכיוון שלא מדובר על הסוגיה הכלכלית הכי כבדה שמונחת על שולחנה של מדינת ישראל, אני לא רוצה להתחיל לפתוח פה עניינים פוליטיים מסביב לסיפור הזה, אבל באמת זה סכום מגוחך באירוע, מתכנסים, הם יזוזו קצת, אתם תזוזו קצת. אנחנו לא נזוז אדוני, הדרישות שלנו הן מוצדקות. אולי תזוזו לכיוון חיובי? כיוון חיובי זה לתת יותר. תזוזו קצת אני לא אומר שאתם תוותרו, אני רק אומר יש דרישות שהן דרישות שכר וכחלק מהסכם שכר ואני לא מתמצא בפרטים של ההסכמים שלכם, יש גם דרישות של גמישות שעות או של כל מיני דברים אחרים, אני לא כל כך יודע בתוך האירוע הזה, לפחות אני יודע בסוגית האולפנים שיש חשיבות למשל לשעות הלימודים. מה שפתיר באמצעות כסף, להערכתי פתיר כי גם כשאני יודע מה המסגרת התקציבית שהוקצתה, נניח ויש חריגה ממנה, כמה כבר גדולה החריגה מהמסגרת? צריך לנסות להתכנס. חברת הכנסת מזרסקי, בבקשה. תודה אדוני היו"ר, מדובר בסך הכול ב-500 מורים נכון? לא יותר. מה המדינה מעוניינת - - - לא נעים לי להגיד אבל כנראה שכבר לא,

פחות, נשמח לדעת נתונים, כמה פרשו לגמלאות במשך השנה האחרונה או שהתפטרו, כמה חיפשו הכנסה הרבה יותר מכובדת ומתאימה להשכלה שלהם, כמה הלכו לחפש פרנסה ראויה, הרי מדובר בכוח אדם מאוד איכותי, לא כל אחד מתאים ללמד באולפן ולהוות דלת פתוחה לעולם של החברה הישראלית עבור האזרחים החדשים. יש לי תחושה שהממשלה מעוניינת להחזיק את העולים כפועלים בייצור או בעבודות שלא דורשות ידע של שפה, במעמד סוציו-אקונומי נמוך וזו התחושה שהממשלה מעוניינת בכוח אדם כזה שלא יסתדרו בחיים, אני יזמתי כשנכנסתי לכנסת

את מייחסת לממשלה משהו שאני לא חושב שיש לה, את טוענת שיש לה איזו מדיניות, לדעתי אין לה שום מדיניות, הלוואי שהייתה להם מדיניות שיכולתי לתקוף אותה אבל אין מדיניות,

כשאנחנו מסתכלים על מכלול הדברים, לא פותחים כיתות אולפן, ביטלו מענק הסתגלות, סגרו את ONE STOP SHOP, תחנות שבדקו מסמכים של מועמדי עלייה, אני חושבת שזו מדיניות כוללת, יש מדיניות מסוימת פשוט לא גלויה, היא סמויה. אני בשנת 2021 כשרק נכנסתי לכנסת, אחד הדיונים הראשונים שיזמתי בוועדת החינוך היה מורים עולים, אתה זוכר, זה היה ביולי 2021, עברו שנתיים ולא זזתם לשום מקום, אני לא מבינה למה. כי אנחנו לא הסכמנו לוותר, אנחנו לא הסכמנו לתת להם 500 שקלים. היה הסכם בדרך בכלל? יפה בן דוד לא התייחסה אפילו למורים עולים - - - מאיר, לא לא רגע - - - יפה בן דוד לא הסכימה לוותר להם. חברת הכנסת מזרסקי, כמה דברים שחשוב להגיד. הראשון, אני מסכים עם כל מה שאמרת, רק חשוב לציין שבזכות הפעילות של הועדה מרכזי ה-ONE STOP SHOP נפתחו מחדש לעולים מרוסיה ואוקראינה לאחר עבודה מאוד מאומצת שלנו. והנוהל שלא דורש אפוסטיל הוארך עד ה-31 באוגוסט 2023. אז גם למובנים האלו יש חשיבות. אבל כן צריך לשים לב, אנחנו נקיים פה דיון על החלטת ממשלה 2225 שנוגעת לתעסוקה ושילוב עולים חדשים, ואחד הדיונים יוקדשו ספציפית לעולם הרפואה שפורסם רק בשבוע שעבר המשבר החמור של מדינת ישראל מבחינת מספר הרופאים, והירידה שלנו מתחת לממוצע של ה-OCD. השנה הגיעו למעלה מ-1000 רופאים שאם יש אולפנים, הם יכולים ללמוד מהר עברית ולהשתלב בתוך ענף התעסוקה. כמה משלם אגף תקציבים כדי להכשיר רופא במדינת ישראל? תעשו חשבון, העלות של רופא במדינת ישראל לאחר מחקרים היא סדר גודל של מיליון שקלים, זאת אומרת 1000 רופאים, תעשי את החשבון, מיליארד שקל. כמה יעלה לכם ללמד את רופאים האלו עברית? כמה נכנסים בכיתה 20? 25. 25 בכיתה, לא הרבה צריך, לא השקעה גדולה. אז צריך להסתכל על המכלול, מצופה מאגף תקציבים ומהממשלה לנהל מדיניות, זה בדיוק מה שאני אומר חברת הכנסת מזרסקי, אין להם מדיניות, הם לא באמת יושבים וחושבים על משהו, זה לא בא להם, הוא עם מבטא כזה אז לא רוצים אותו, זה לא שיש כאן מדיניות באמת, מדיניות זה להגיד מעבר לערך הציוני שבא לי, מה הרווח שמדינת ישראל מרוויחה פה או מפסידה . היא ללא ספק מפסידה בענק, כי אני לא יודע כמה אתם יודעים, יש מדינות אחרות שמציעות לאותם בעלי מקצוע תנאים מאוד מאוד טובים ורבים מהם לא באו לפה אלא הלכו לשם והפסדנו אותם. יש מאבק בעולם המפותח היום על כוח אדם איכותי, ופה יש לנו מפעל נדיר שבעולם אין את הידע שיש לנו בקליטת עלייה מבחינת אולפנים ומחסלים אותו. תשמעו, הגעתם לישורת האחרונה, תגמרו את זה כבר, תשבו, תעלו לשרים, צריך פה עוד קצת, כאן צריך לעשות קצת קווץ', זה לא אירוע, הסכם של 40 מיליון שקלים הוא לא אירוע, 50 מיליון שקל, לא אירוע במונחים של ממשלה. אני לא אתחיל להגיד כמה כסף חילקו פה ולמה חילקו אותו, אני שם את זה בצד. משרד העלייה והקליטה, בבקשה.

אני אירנה ראובני, אני מנהלת תחום תמיכות ואני כאן במקום נציגים מקצועיים שהיו צריכים להגיע לפגישה אחרת שנקבעה מראש זמן רב ולכן אני מחליפה אותם, במידה ולא תהיה בידי תשובה אז ארשום ואעביר הלאה כדי שתקבלו תשובה אחר כך. לגבי עדכונים שהיו אצלנו בתקופה האחרונה, ביום ראשון הקרוב יתקיים כנס מקצועי של המשרד בשיתוף גורמים רלוונטיים נוספים שהם משרדי ממשלה אחרים, מגזר שלישי ומגזר פרטי כשהמטרה שלו הכנס היא לדייק מענים מגוונים ללימודי השפה, אנחנו רוצים לצאת משם עם מסקנות והצעות ודברים שניתן יהיה ליישם אותם בעתיד. בנוסף, כפי שדיווח שר העלייה והקליטה, היו"ר עודד סופר בשבוע שעבר, המשרד ממשיך לתת מענה בדמות שוברים לאולפנים ללימוד השפה.

במקביל אנחנו ממשיכים לחפש מענים נוספים ומחכים לתשובה מהסוכנות היהודית לגבי אופציה למיזם משותף בשיטת הלמידה הפתוחה, ואנחנו גם בוחנים במקביל שיתוף פעולה עם אוניברסיטאות ומכללות להפעלת האולפנים על ידם, זה בעיני פתרון נוסף. אנחנו בוחנים מענים לעברית מדוברת באמצעות RFI, וגם המשרד ממשיך בפיתוח קורס דיגיטלי - - - מתי יסתיים ה-RFI? אני לא יכולה לדעת, כרגע - - - ההגשה נסגרה. ההגשה נסגרה כבר? כן הבנתי שזה במצב מתקדם מאוד. דבר אחרון, המשרד ממשיך בפיתוח קורס דיגיטלי על תשתית של קמפוס IL, אנחנו מצלמים ובונים סרטונים קצרים על כל הסיטואציות לעברית מדוברת, על כל הסיטואציות שעולה נתקל בהן יום יום, לדוגמה בבנק, במרפאה - - - שדוחים לו את התור במשרד הפנים, שאין לו דרכון, כל הדברים האלו. יש גם דברים חיוביים, לא רק אלו. זה כרגע מה שיישמנו. תודה, מעוז,

בוקר טוב, מעוז ביגון מנהל אגף ליחידות מבוגרים במשרד החינוך. אני לא הייתי פה בתחילת הדיון בשביל להתייחס לדברים אבל שאלה חברת הכנסת לגבי תמונת המצב של המורים שלנו, אני אתן עובדות, אני לא נותן פרשנות לעובדות. יש לנו שמונה מנהלות שפרשו, אחוז ניכר מהמניות שלנו כשיש לנו סך הכול40 מנהלות, כ-20% מהמנהלות פרשו, חלקן גיל, חלקן פרישה מוקדמת, אז אני לא רוצה לפרש את העובדות רק אומר אותן, אנחנו מאיישים את המשרות האלו לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה. מבחינת מורים, אם 20% הם בערך 100 מורים, אנחנו עדיין לא במספרים האלו אבל כן יש חלק מהמורים שפרשו.

סדר גודל?

אני לא רוצה להגיד מספר מדויק כי לא בדקתי לפני הדיון, אבל אני מתאר לעצמי למעלה מ-60, מספר מדויק אני לא יודע להגיד, אני יכול להגיד בפעם הבאה ולבדוק את זה עוד פעם. בפרישות מוקדמות לא לכולם אישרנו, אנחנו נמצאים במצוקה, צריכים לאשר ולא לכולם אישרנו. חלק קצת מתייאשים כי אומרים להם שיהיה בסדר ואין לי באמת תשובות לתת שאני יכול לעמוד מאחוריהן ואני מקווה שבקרוב נוכל לברך על המוגמר, לא רק לשמר את המורים הקיימים אלא לגייס מורים חדשים כי אנחנו גם צריכים לגייס מורים.

בהסכם החדש יש לכם התייחסות לדרגה של מנהלת אולפן או מנהל אולפן? נכון לעכשיו אין הבדל בשכר, אלא בחשבון שעות הניהול שלהם.

יש גמול ניהול אבל אני חושב שמשרד האוצר יכול להתייחס לשאלה הזו, אחד מהדיונים שיש במשא ומתן הוא איך לקבוע רמת מורכבות לניהול של בית-ספר, שירה את רוצה להוסיף לזה? מעוז אני רוצה שניה להתעכב על נתונים חשובים. אתה מדבר על זה ששמונה מנהלות מתוך 40 פרשו, 533 מורים באולפנים זה לפני הפרישות,

זאת אומרת מ-533 מורים, פרשו שמונה מנהלות - - - גייסנו חדשות. כמה גייסתם? בדקתי מינואר האחרון ועד להיום התקבלו כ-78 מורים חדשים, פרשו, עלו ויורדים - - - זה מכרזים. מעוז, כשאתה אומר ה-533 זו מצבת המורים היום? נכון לחודש האחרון, כן. שלוקחת בחשבון שכ-60 פורשים?

או שמתוך ה-533 מורים אני צריך להוריד את ה-60? אחרי ה-60? אתה יודע, מתקבלים חדשים, יוצאים - - - הוא טוען שפרשו 60 והתקבלו 60 חדשים.

לא אמרתי כזה דבר, אנחנו עדיין נמצאים בחסר, כמות העולים גורמת לא לעמוד באותו סטטוס של כמות מורים, החסר הכללי הוא כ-100 מורים שחסרים לנו. אז חסרים לכם 100 מורי אולפן היום? אני צריך 600 מורים. אדוני חסרים יותר, סליחה שאני מפריע לחברי אני חייב לומר שהמענה שהאולפנים נותן, כל עולה חדש שמגיע לאולפן הוא מקבל היום כמה, 600 שעות?

500 שעות, כדי להגיע לרמה טובה ובסיסית של עברית הוא צריך 1,500 שעות, גם על המענה הקיים הם לא מצליחים לענות. אנחנו צריכים שהמדינה תקלוט יותר מורים, בשביל זה צריך תנאי שכר טובים יותר, ואחר כך צריך להוסיף תקציב כדי לתת יותר שעות לאנשים.

ברור, עוד משהו רצית להוסיף?

600 מורים זו מצבת עובדים שנוכל להתמודד איתה ברמה טובה עם כמות העולים שנמצאים, עם לימודי ההמשך, עם אולפנים לרופאים ואולפנים למורים, אולפנים לחיות, כן,

זו הכמות שאנחנו צריכים, אנחנו לא מצליחים להגיע לשם. לא תגיעו לשם, כמו שאתם מתנהלים עם ממשלה כרגע, לא תגיעו לשם. אני מאוד מקווה שכן, למען העולים לא בשבילנו.

אם לוקח 11 דיונים בשביל להגיע לכך שנגיד שאנחנו נמצאים בשלב האחרון אז 600 מורים יהיו - - - אנחנו עוד לא בשלב האחרון. אני אומר לך, הפתרון כנראה יהיה כמו שאומרת חברת הכנסת מזרסקי, בסופו של דבר תיעצר העלייה אז יהיה יותר פשוט, לצערי. סוכנות יהודית, אני ראיתי אותך עושה עם הראש לא אבל לא שומעים את זה בפרוטוקול, אני מבין שאין לכם תקציב. הסוכנות היהודית שתקציבה כ-300 מיליון דולר, לא מצליחה לגייס כ-700 אלף שקל. שלום אדוני יו"ר, בוקר טוב, רינה זסלבסקי מנהלת אגף לשפה וזהות. אז קודם כל, עדכון משעה שמונה בבוקר היום שכרגע ההנהלה מתקשה למצוא תקציב זמין, זה לא אומר שאנחנו יורדים מהנושא, כיוון שאנחנו לא משרד ממשלתי וחיים מכספי התרומות זה אומר שאנחנו צריכים למצוא לזה תורם - - - אני ראיתי שהסוכנות היהודית עשתה שבוע מאוד משמעותי בניו-יורק עם הפדרציות, עם הרבה מאוד אורחים, ניסו לגייס שם מישהו? מישהו העלה שם את הנושא ואמר שחסר לנו מיליון שקל כדי לפתוח אולפנים שייתנו מענה לכ-2,600 עולים? הנושא הזה עלה בנסיעה הזו לארצות הברית? אני לא יודעת, בעיקרון הדברים לא עובדים בצורה הזו ממש, אני מניחה שמדברים בצורה שונה, מאחורי הקלעים, ומנסים למצוא תורם שיהיה מוכן לתרום לזה. אני חייבת להגיד שבכל שנות העבודה שלי בסוכנות היהודית אף פעם לא הצלחנו לעניין תורמים אמריקאים בנושא לימודי השפה העברית כי זה לא נושא שנמצא בראש מעיינם, הם קצת חושבים שזה התחום של ממשלת ישראל ולכן קצת קשה לשכנע אותם שהם צריכים להיכנס גם לזה. יש הרבה תחומים של ממשלת ישראל שהיא כבר לא עוסקת בהם כמו הביטחון האישי, הכלכלה, יש המון - - - אין עליה בלי קליטה ואין קליטה בלי השפה העברית,

אני רק אשלים, לכן לא פשוט ואפילו קצת קש למצוא תורם לזה מהיום למחר ואני גם רוצה לציין שכיוון שאנחנו מאוד מבינים את המצוקה והבנו אותה עוד בשנה שעברה אז ברגע שמצאנו תקציב, אמנם הוא לא היה תקציב גדול, אבל כשמצאנו תקציב של כ-250 אלף שקל אז מיד פתחנו בלי לשאול אף אחד, בלי לבקש אישורים - - - אני חוזר ואומר, אני גם אדבר עם יו"ר הסוכנות היהודית, אבל מאחר והדבר עלה פה, עלתה הצעה שהסוכנות היהודית העלתה, שי סיפר שאם היו נותנים להם אז הם היו יכולים, הפעלתי לחץ מאוד משמעותי על משרדי הממשלה כדי לייצר את ההתאמה הזו,

לא הרבה פרויקטים של הסוכנות היהודית הם עם התאמה. אני אדבר איתם היום, גם עם דורון וגם עם המנכ"לית אני אבקש לדבר איתה, אבל תעבירו את המסר. מישהו רוצה להוסיף משהו? רק חשוב לי להוסיף שאנחנו במקביל משתתפים בתהליך של RFI אז יכול להיות שגם שם יהיו כיוונים מעניינים. מישהו רוצה להוסיף עוד משהו? אנחנו נקיים דיון מעקב, ביום שני או רביעי?

ביום רביעי הבא. יום רביעי הבא? אבל תמיד שאנחנו קובעים את הדיון, קובעים את הפגישה על הדיון, אז נקבע אולי ליום ראשון והם יפגשו ביום ראשון ונעשה דיון מעקב ביום שני ואז יפגשו גם ביום שני. מתי הפגישה הבאה שלכם? הפגישה הבאה לא נקבעה כי מזכ"לית ההסתדרות ביקשה לקיים אותה עם הממונה.

לעזור לכם? לבקש משניהם להגיע לכאן? תגמרו את העניין. אנחנו נעשה ישיבת מעקב.

אבל אם הם לא יפגשו אז מה הטעם בלעשות ישיבת מעקב?

יום רביעי נעשה בשעה תשע. מתי תעדכן על הישיבה הבאה? אנחנו לא יכולים להיות בהולד כי אנחנו צריכה לפרסם את הדיון שבוע לפני, את יודעת איך זה עובד. בסדר, ישיבת מעקב תהיה ביום רביעי הבא. רביעי הבא בשעה תשע. לא יודע אם בשעה תשע אבל ביום רביעי הבא כי כרגע אני רואה שאין לנו שם דיון אחר. נדבר על זה, ישיבת מעקב ביום רביעי הבא. תודה רבה הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 09:31.